אני מתנצל על האיחור הקל. נקיים את הדיון במלואו. הנושא הוא מינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות. היה דוח ביקורת מיוחד שעוד מעט יוצג לנו, של המבקר מלפני כמה שנים. האקטואליות שלו נובעת מההודעה של השר אמסלם

שבכוונתו לשנות את המדיניות ביחס למינוי שם. אני ביקשתי מהשר אמסלם

צריך להגיד שבשנתיים האחרונות אנחנו היינו באיזשהו מצב שבו היה קושי למנות דירקטורים מבחינת מצב הממשלה והכנסת, ואנחנו מחכים כרגע לאישור רשות החברות. עובדתית במספרים, איזה אחוז איוש יש אצלכם היום?

אין לי כרגע את הנתונים, אני אנסה להכין אותם עכשיו תוך כדי. הוגשו עכשיו בקשות לאייש את כל המשרות הפנויות בתוך הדירקטוריונים? אני מכירה שהיו חוסרים רק ברלב"ד וברשות שדות התעופה ומאז אנחנו אכן תיקנו את זה. עדיין לא מונו אבל מחכים לאישור רשות החברות. האם מי שהגשתם הם אנשים מתוך נבחרת הדירקטורים? אני לא בטוחה, אני אבדוק את זה. עמית,

כשהקימו את נבחרת הדירקטורים, קבעו כמה מותר למנות מתוך הנבחרת וכמה מחוץ לנבחרת? לא, כל דירקטוריון, יש לשר מכסה. כן, כי אני שאלתי את ענבר. היא לא בטוחה אם זה אנשים מתוך הנבחרת. אתם רוצים לשאול שאלה? למה המגבלה של ה-500?

זה לא שאלה אליה.

אולי נחזור ונשאל את רשות החברות, את גלי אליאב, למה נקבעה המגבלה של ה-500. גלי, את יודעת למה נקבעה מכסה של עד 500 בנבחרת הדירקטורים?

בעצם לפני היציאה להליך עשינו מיפוי של כל המקומות הפנויים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות והסתכלנו שנה קדימה. בעצם ראינו ש-274 מקומות פנויים בזמנו היו. הכפלנו את זה ב-1.8 - - - לנתון של 500 מקומות. את מזכירה לי את ימיי בתור יו"ר ועדת הקורונה כשהסבירו לי על מקדם ההדבקה, שהכפלנו. מי קבע 1.8? ההיגיון שהיה הוא שאנחנו בעצם רוצים לתת היצע לשרים לבחירה, אז על כל מקום פנוי לתת שני מועמדים בעצם. זה העניין של ה-1.8. זה מסביר את הקושי באיוש, כי אם אתה שר ויש לך שניים בממוצע לבחור, אז אפילו לא שניים - - - את יודעת להגיד כמה אנשים שעונים על הקריטריונים נשארו בחוץ? כן, היום הנבחרת מונה מעל 1,000 מועמדים. כ-500 מכהנים, זאת אומרת יש 600 מועמדים לבחירת השרים בנבחרת. יש עוד 500 שיכלו להיכנס, לאפשר בחירה נוספת לשר והם בחוץ. הם לא בחוץ, הם בפנים. השרים יכולים לבחור בהם. אז יש 600 על 274 אם אני מבין נכון. נכון, כי מה שקורה היום, בעצם איחדנו את הנבחרות. מי שמונה ב-2014 וסיים כהונה, הוא עדיין חבר בנבחרת. כל מי שנבחר ב-2015 ו-2017 זה בעצם מכיל את כל הנבחרת של היום.

אוקיי, על מה עוד רצית להעיר? רציתי להעיר על העניין הזה של גיוון האוכלוסייה. דיברו פה הרבה על עניין של חרדים ושילוב אוכלוסיות. אנחנו בהחלט חושבים שזה נכון לשלב את האוכלוסיות הנוספות בדירקטורים של החברות הממשלתיות וכך פעלנו ב-2017 כשבעצם הייתה להם מכסה. עכשיו כשאנחנו נערכים לנבחרת החדשה, אנחנו בהחלט נשים על זה דגש ונגדיל את הכמויות במגדרים האלה לבחירת השרים. אני לא רוצה להתעמת איתך אבל זה ממש לא נכון. יש לי תשובה רשמית שלכם, של נבחרת הדירקטורים מ-2017 שאמרו, אנחנו לא פועלים לממש את העניין הזה של לתת ייצוג לאוכלוסיות האלה, למשל של חרדים, מן הסתם גם של אתיופים. יש לי תשובה רשמית של זה. אני מאוד אשמח לקבל את התשובה הזאת כי אני לא מכירה דבר כזה. להיפך, וגם בנבחרות הקודמות וגם בנבחרת העתידה לצאת אנחנו עושים המון מאמצים כדי להגיע למגזרים האלה,

אנחנו בקשרים עם עמותות וארגונים שיעזרו לנו בנושא הזה. אנחנו מעודדים מאוד את הנושא הזה ואני מאוד אשמח לראות את המסמך הזה. יש לכם מישהו או מישהי בשם שמי שהיא חתומה או חתום על התשובה הזאת. אני יכול להקריא לך אותה ואני יכול גם להעביר אותה כמובן. נקווה שלהבא זה באמת יתוקן. אוקיי, תודה. אני מבקש להעלות מהמשרד לשירותי דת את ניצן מילר,

אני חוזר על אותה שאלה. כמה מקומות פנויים יש אצלכם? כרגע למשרד למיטב ידיעתי אין חברה ממשלתית כהגדרתה. יש עמותה, המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים ושם אין דירקטורים מטעם הציבור, יש דירקטור אחד מטעם המדינה. מאה אחוז. אם ככה, בעיקר צר לי שהטרדנו אותך. זה כרגע לא רלוונטי. יש חברה שאולי תקום בעתיד אבל זה כרגע עוד לא מעשי.

אני רוצה לשאול האם יהיה דיון המשך והאם אתה בעד שהסיכום יהיה גם בחינה של תיקוני החוק ועבודה מול השר בהקשר הזה? גם הבחינה של סעיף 18/ג - - - זה לא בסמכות שלנו כוועדה. זה בהחלט באפשרות שלנו כחברי כנסת בודדים. אני אסכם. קודם כל, דוחות המבקר תרמו תרומה מאוד חשובה לניקוי משהו שהיו בו גם כשלים נראים לעין ובעיקר גם אווירה ציבורית מאוד קשה. אני כן קושר ברמה מסוימת. אני לא חושב שנבחרת הדירקטורים היא זו שיצרה את המהפך שהחברות הממשלתיות התחילו להרוויח. זה היה ניהול טוב, ובסוף דירקטורים, גם עם כל החשיבות שלהם וכל התרומה שלהם, בסוף יש מנהלים לחברות האלה ולרשות החברות הממשלתיות והם הביאו את ההישג הזה. גם הייתה מול זה תמונה ציבורית מאוד קשה שאפרופו גם השיח שהתפתח בינינו, גם היא תרמה לתדמית השלילית של הפוליטיקאים, כי כשהציבור מאמין שמה שהפוליטיקאים עושים זה ממנים מקורבים לג'ובים, אז זה פוגע באמון הציבור. צריך למצוא את נקודת האיזון. יכול להיות שהיא במקום טיפה שונה ממה שהיא נמצאת היום. אני חושב שאנחנו כחברי כנסת לגמרי צריכים להיות שותפים לזה. גם במובן הזה אני מצר שהשר אמסלם לא בא לפה היום. אתה חבר כנסת חדש. אני אומר לך, חלק מהפגיעה במעמד שלנו ושל הבית הזה או חלק גדול גם נובע מהצד הממשלתי. כששר על דבר כזה שהוא בסוף נושא ציבורי מובהק, וצריך יהיה לבוא פה לידי ביטוי גם בחקיקה ולא רק במדיניות שרים, המקום לדון בו זה כאן. אנחנו נמשיך לדון בזה ויוזמות פרטיות של חברי כנסת, אני אשמח לשמוע עליהן ולהיות שותף להן. אני רוצה שוב לשבח את משרד מבקר המדינה על העיסוק המתמשך שלו בנושא הזה. תודה רבה, אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 12:06.